אני פותחת את הדיון בוועדה לביטחון הפנים בנושא חיזוק הביטחון האישי של תושבי הדרום. היום 5 באוקטובר 2021, כ"ט בתשרי תשע"ב. אני מברכת את מפקד המחוז פרץ עמר שהגיע לדיון,

השר לביטחון פנים לשעבר, אמיר אוחנה.